אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, רווחה והבריאות. הנושא לדיון: הצעת צו הגנה על בריאות הציבור מזון הארכת אנחנו מדברים על הארכה שלישית של הצו. נפתח במשרד הבריאות. תסבירו לי,